אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות. על סדר היום: הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - תשלום רטרואקטיבי של גמלת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק), התש"ף-2020, של ח"כ

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - תשלום רטרואקטיבי

התש"ף-2020, של ח"כ טלי פלוסקוב ; 2. הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - תשלום רטרואקטיבי של גמלת הבטחת הכנסה למקבלי קצבת אזרח ותיק),

בבקשה גברתי. זאת הכנה לקריאה ראשונה.

הצעת החוק הזאת עברה בקריאה טרומית לפני שבועיים.

גם בגלל שהם לא משתמשים באינטרנט וגם בגלל שהם לא מספיק יודעים את השפה,

אם מגיע להם, אז לפחות שיקבלו חצי שנה אחורה.

גם, שמדובר פה באנשים שחיים מתחת לקו העוני. אלה אנשים שאין להם.

שאם אנחנו ניתן להם רטרו 2,000-3,000 זאת

חצי שנה זה סוג של בשורה לאנשים האלה. אם אדוני היושב ראש תחליט ללכת בדרך אחרת ואנחנו נקבל הסכמה של משרדי הממשלה, אני נקבל את זה בשמחה רבה.

אני שמחה לשמוע. נחכה לאוצר.

אבל את אומרת לי עכשיו שכל ה-7,000 האלה היה מגיע להם והם לא קיבלו. אנחנו לא יודעים. לא, הם נכנסו כרגע למאגר באופן תדיר.

לכן אמרתי שהשיעור המקסימלי, אני לא

אנחנו יודעים שבערך בגיל פרישה, לא בגיל המוחלט שזה גיל 70,

בואי נגיד ש-20%. כמה יצא לך לשנה, 116 מיליון? סך הכול 20 מיליון שקלים כל העלות של הסרט

נשמח אם זה יורחב. יורחב, את הרמז הבנו. כמובן אני חושבת שזאת הצעה חשובה ואני תומכת

תשאל. תסתכל אלי. אתה רואה אותי?

תסביר לי איך הגעת ל-90 מיליון. תעשה לי את החישוב בארבע פעולות

לא, גם לפני קריאה ראשונה. שרית - - - אין דבר כזה שלפני קריאה ראשונה היא חוזרת.

בין שר האוצר לבין יו"ר ועדת שרים לענייני חקיקה. אבל זה לא נוגע אלי?

זה לא מתייחס רק לקצבה עצמה כי המשמעות גם תחול לגבי הטבות הנלוות למי שמקבל גמלת הבטחת הכנסה. זאת אומרת, גם אלה שמעניקים את ההטבות יידרשו לתת את אותן

טלי, תקשיבי. בכלל הגדול אנחנו לא רוצים לנצח את האוכלוסיות הכי חלשות, בטח לא פה בוועדה. לא רוצים על חשבונם להעשיר אף אחד. אנחנו רוצים לתת להם לא מעבר ממה שמגיע

משרד האוצר לא כועס ולא כועסים ובטח שלא מבקשים לגזול אף אחד. משרד האוצר וגם אני וגם טלי שאיתי

משקפים את המצב כמו שאנחנו מבינים אותו. מהנתונים שהעביר לנו ביטוח לאומי שאותם

תקשיב, אני לא עובד אצלך, אין רגע אחד. כמה אנשים בשנה

שוב, נקבל את הנתונים ונהיה יותר חכמים.

ויכול להיות שזה 50 מיליון. הכול בסדר. כשנדע נתונים נוכל לדעת. זה שאתה אומר לא, אז אני לא רוצה להתייחס. אפשר להביע שאט נפש

פניתי כמה פעמים לעוזר השר. ההחלטה של ועדת השרים היתה מאוד לא ברורה. היא אמרה שתוך שלושה שבועות מיום ההצבעה

את רואה מיידית כמה אנשים פיקששו ובכמה חודשים.

אני אומרת שזה בודדים.

מעניין. תשמעי, את שולפת ורואה. קיבלו 7,400? 2,400 קיבלו אחר-כך הבטחת הכנסה, זה בשלושה חודשים, זה בחמישה חודשים,

חיים, נותנים לך מחמאות פה,

מושלם, אין כמוך.

זה לא wishful thinking, זאת

אני לא יודעת איך הם מעריכים את הנלווים,

העיריות, נכון. זה עוד גוף שיכול להתנגד להצעת החוק. "תחולה הוראות חוק זה יחולו לעניין